אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 ולשנת 2021. הבמה לרשותך. אפשר להתחיל

כתוצאה מהמהלך הזה נוספו 1,100 קלפיות. רק כדי לסבר את האוזן, עלות קלפי רגילה במערכת בחירות רגילה ללא כל התוספות של קורונה, היא למעלה מ-22,000

א', הנושא של הקורונה למה צריך כל כך הרבה? למה אי אפשר להסתפק בפחות? אבל לקורונה יש

מוכנה לפרט בפניכם את כל ההוצאות הגדולות, למה הקורונה העלתה כל כך הרבה, נתתי רק דוגמאות.

כל אחד מאתנו לוקח על עצמו עוד ועוד, אבל אם אנחנו רוצים להגיע לרמת המקצועיות הנדרשת בכלל ההיבטים, אנחנו צריכים את התקנים הללו. אנחנו צריכים למממן תחום מכרזים בלשכה

בלי הקורונה. יש פער של 65 מיליון שקל. היה 392 והם מבקשים 456. אילו הייתה מתקיימת עכשיו מערכת בחירות רגילה, ללא הקורונה, הפעם לעומת הפעם הקודמת היה 65 מיליון. ביצוע התקציב של 2020, בחירות 23

יהיו שעות להסעה.

יהיה עד לשעה מסוימת, עד שעה

בסוף הם יבקשו עוד תקנים. יש לנו מגזר חרדי, יש לנו עובדת מוגבלת. אנחנו מבקשים שהייצוג יהיה הולם כמו שכתוב, לכולם.

נכון. לפי הערכה שלי אחרי הישיבות שהיו לנו, אני חושב שהביצוע יגיע בסופו של דבר ל-620 או 630 מיליון.

בטוח. לא בטוח, זאת ההערכה שלי. כרואה חשבון מבקר אני גם יודע לקרוא מספרים.

קלפיות בגלל הקורונה, שלא ידענו כמה יהיו, אז

עכשיו אנחנו דנים בזה כאילו אנחנו ועדת הבחירות. מה שהוספנו עכשיו בישיבת נשיאות הוועדה, שבתוך 48 שעות מה שלא היה פעם אנחנו נקבל סריקה,

המפלגות, נציגי המפלגות יקבלו סריקה מלאה של

זה נושא שאנחנו מתנגדים לו בכל תוקף. מדובר שמבחינה מהותית אין לו היגיון. מבודדים נוסעים פעמיים לעשות בדיקות במהלך תקופת הבידוד. אין סיבה שהם לא יוכלו ללכת גם - - - תתייעצי עם משרד הבריאות לפני שאת אומרת את זה.

אם היית מתייעצת, כנראה לא היית אומרת את זה. מבחינתנו אין שום סיבה שמבודדים יקבלו הסעה שמוקצה לחולי

אבל זה בהמשך, ואם זה מעל 15%, אנחנו מגיעים לוועדת הכספים.

אם מישהו מתנגד להוריד את הרזרבה - - - חבר הכנסת גפני, אתה רוצה להפחית את כל הרזרבה או לצמצם אותה? להוריד אותה. להוריד אותה. אבל אנחנו יודעים שיש כבר סעיף אחד שהוא לא מלא, ההסעים של המבודדים.

תעריכי מאחוזי הרזרבה, נדרוש את זה. אנחנו בונים על זה שיישאר לנו אקסטרה מהקלפיות, אבל אולי להפחית את הרזרבה לחצי. תגידו כמה השוטף וכמה הבחירות, הרי זה חלק-חלק. זה לא קשור. תורידו את הרזרבה. אני רוצה שתבואו לפה פעם נוסף. חבר הכנסת גפני, אני חושבת שאחת המטרות של תקציב הוועדה היא שלא נבוא עם פרויקט מסוים, עם שיקולים - - - לא פרויקט מסוים. לא פרויקט, אני לא מבקש. פרויקט מסוים יש את הנשיאות, יש את ועדת הבחירות, ולכולנו יש שם נציגים. אין לנו בעיה עם העניין הזה. אני משוכנע במיליון אחוז אמר את זה גם קרעי, המציאות הזאת לי ברור שהתקציב הגדול הזה לא יבוצע ב-100%, זה ברור לי לגמרי. אני לא אתווכח אתך.

אנחנו לא זרים זה לזה. אולי נוריד גם את ה-3% של אגף תקציבים וזה יהיה עוד יותר - - - אגף תקציבים אתה תעשה איתם חשבון בסעיפים אחרים שמגיעים לכאן. דווקא בזה? אני עם משרד האוצר. אורלי, תסכימי לזה, גם ציבורית זה חשוב.

הרזרבה של ה-3%, 120, בסדר. מי בעד אישור תקציב ועדת הבחירות המרכזית כפי שהובא על ידי אורלי עדס, להוריד את הרזרבה?

פה אחד תקציב ועדת הבחירות אושר פה אחד.

שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו הורדנו את הסעיף של - - - ואני מקווה שלא נגיע לזה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:40.